אנחנו בהצבעה על הסתייגויות ונוסח הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה,

דנו בהצעת החוק הזו בהרחבה בשני מפגשים רציניים, גם מול נציגי הממשלה, גם מול בעלי עניין שונים. אני חושב שאני מסכם את דעת הוועדה שהחוק הזה הוא בעיקר צופה פני עתיד. לו היינו יודעים שהמצב הנוכחי והלוואי ומישהו היה יכול להבטיח לנו יישמר כפי שהוא, הן ברמת התחלואה, הן ברמת הפעילות של המעצרים של המשטרה, ספק גדול אם היה בחוק הזה צורך. אבל בראייה צופת פני עתיד, שבה מספר החולים עלול לעלות ומספר המעצרים עלול לעלות, ייתכן שיהיה בו צורך. הסיכום שלי אתמול היה שטוב יותר שאנחנו נחוקק אותו, מאשר שיבואו אז עם איזו תקנה לשעת חירום אחרת. בתוך זה, בכפוף לתיקונים שעשינו אתמול, אנחנו נתחיל בהקראה. יש את סוגיית קביעת הגבלת זמן על מעצר. אנחנו נדון בה לאחר ההקראה. בבקשה, גור. אני מקריא את הנוסח. כמו שאנחנו תמיד אומרים אני אומר גם פה, זה עוד כפוף לכל מיני תיקונים עם הנסחות אצלנו. תמיד יש שינויים קלים לאחר ההסתייגויות ותיקוני נוסח קלים, כמובן בלי לשנות את מהות ההצעה שהוועדה תאשר. "תיקון חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה, מעצרים) הוראת שעה 1. בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה עד תום 45 ימים מהמועד האמור (בחוק זה, תקופת הוראת השעה), יקראו את חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה,

התשנ"ו 1996‏, כך שבסעיף 13, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: "(ב1) בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), בבואו לצוות על מעצרו של אדם לפי סעיף קטן (א), ישקול השופט גם את חיוניות המעצר, בין השאר בהתחשב בפגיעה בעצור הנובעת מקיומו של הדיון לפי הוראות סעיף 16א,

הסיכון להידבקות העצור בנגיף הקורונה (Novel Coronavirus 2019-nCoV)

נגיף הקורונה)" אני חושב שאת ה"להלן" אפשר להוריד) "בעת שהותו במעצר ומצב הכליאה באותה עת.

בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (א) עד (ב1), הוגשה בקשה לצוות על מעצרו של אדם, ומצא שופט כי מתקיימת עילה מעילות המעצר לפי סעיף קטן (א), רשאי הוא להורות מנימוקים שיירשמו על מעצרו של אותו אדם גם אם מצא כי קיימת מניעה לקדם את הליך החקירה בעניינו באותה עת בשל הסיכון הבריאותי הכרוך בחקירת חולה או אדם המצוי בבידוד, ובלבד ששוכנע כי יש הצדקה לכך לאחר ששקל את חומרת מעשה העבירה, את משך התקופה הצפויה שבה לא יהיה ניתן לקדם את החקירה ואת הפגיעה הצפויה בחשוד, אין בהחלטת שופט לפי סעיף קטן זה, כדי להשהות ביצוע פעולות חקירה שניתן לבצען בלא השתתפות החולה או האדם המצוי בבידוד, בסעיף קטן זה, "חולה" ו"אדם המצוי בבידוד" כהגדרתם בצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף ‏2020.";" עכשיו התיקון המקביל שנעשה לחוק השיפוט הצבאי. "תיקון חוק השיפוט הצבאי, הוראת שעה 2. בתקופת הוראת השעה, יקראו את חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו 1955‏, כך שבסעיף 240, אחרי סעיף קטן (א) יבוא: "(א1) הוגשה לבית דין צבאי מחוזי בקשה כאמור בסעיף קטן (א), ישקול השופט גם את חיוניות המעצר, בין השאר בהתחשב בפגיעה בעצור הנובעת מקיומו של הדיון לפי הוראות סעיף 240א, שלא בנוכחותו" זה הסעיף בחוק השיפוט הצבאי שמסדיר את סוגיית ה-VC, את העדות מרחוק "הסיכון להידבקות העצור בנגיף הקורונה (Novel Coronavirus 2019-nCoV) בעת שהותו במעצר ומצב הכליאה באותה עת.

הוגשה לבית דין צבאי מחוזי בקשה כאמור בסעיף קטן (א), רשאי השופט הדן בבקשה להורות" פה הוספנו כי זה נשמט "מנימוקים שיירשמו". זה מקביל לסעיף בחוק המעצרים "על הארכת מעצרו של האדם שלגביו הוגשה הבקשה לתקופות נוספות כאמור באותו סעיף קטן, גם אם מצא כי קיימת מניעה לקדם את הליך החקירה בעניינו באותה עת בשל הסיכון הבריאותי הכרוך בחקירת חולה או אדם המצוי בבידוד, ובלבד ששוכנע כי יש הצדקה לכך לאחר ששקל את חומרת מעשה העבירה, את משך התקופה הצפויה שבה לא יהיה ניתן לקדם את החקירה ואת הפגיעה הצפויה בחשוד, אין בהחלטת שופט, לפי סעיף קטן זה, כדי להשהות ביצוע פעולות חקירה שניתן לבצען בלא השתתפות החולה או האדם המצוי בבידוד, בסעיף קטן זה, "חולה" ו"אדם המצוי בבידוד" כהגדרתם בצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף 2020." בגלל שאנחנו מעגנים הוראות מהתקש"ח בחקיקה ראשית אז צריך לבטל את ההוראות המקבילות בתקנות שעת חירום. יש בסעיף (א) גם איזשהו שינוי נוסחי, אנחנו נסגור את זה,

הקורונה החדש) (מעצר חשוד בעת מניעה לקדם חקירה), התש"ף ‏2020, בטלות. (ב) בתקנות שעת חירום (דיוני מעצרים), התש"ף-2020, בתקנה 1 פסקה (1) תימחק". פה אני רק רוצה לחדד משהו שאנחנו משאירים בהתייעצות גם עם משרדי ממשלה בהיבטים נוסחיים. בגלל שבחוק השיפוט הצבאי הוראת החיוניות מופיעה בסעיף כללי והיא חלה שם גם על מעצר ימים וגם על מעצר עד תום ההליכים, אנחנו לא מבטלים את הסעיף בתקש"ח שחל על חוק השיפוט הצבאי, יש שם כפילות מסוימת, עד שהנושא של ה-VC, video conference, יובא לכנסת ואז זה יסודר. כרגע אנחנו מעדיפים כפילות כדי שלא ייווצר מצב שבו החיונית תישמט מהמעצר עד תום ההליכים. במובן הזה יישאר הסעיף המקביל בחוק השיפוט הצבאי ופשוט תהיה איזושהי כפילות מסוימת בשביל שנתפוס את החיוניות גם במעצר ימים, מה שיש פה, וגם במעצר עד תום ההליכים.

אוקיי. אנחנו נתחיל לדון בהסתייגויות. ההסתייגויות של מיקי לוי נוגעות להגבלה אז נדון בכך כשנגיע להסתייגויות אלה. לפני ההגבלה, אפשר? הגשנו התנגדות לחוק כולו. כן, הנמקת הסתייגויות. כבר היה דיון כללי.

ההסתייגות הראשונה שלנו היא שאנחנו מבקשים לבטל את כל החוק. את זה אנחנו הורדנו. חבר הכנסת סעדי, אי אפשר להגיש הסתייגות לבטל את החוק כולו. זה להצביע נגד החוק. הסתייגויות הן תיקונים להצעת החוק עצמה. אתה יכול להצביע נגד אבל לפי התקנון אתה לא יכול להגיש הסתייגות ששוללת את החוק עצמו. לכן את ההסתייגות הזו אנחנו צריכים להוריד. זה פשוט להצביע נגד החוק.

הגשנו הסתייגויות שמונחות בפני הוועדה בשם כל הרשימה המשותפת, הגשנו גם דף חתימות. גם הצטרפנו להסתייגויות שהגיש חברי מיקי לוי וגם להסתייגות שהגיש חבר הכנסת אזולאי. ומרצ הצטרפו אליכם. נכון, היא הצטרפה. אז אתם רוצים גם להצטרף לשתי הסתייגויות של חבר הכנסת מיקי לוי?

בסדר, אני מוסיף אתכם. וגם של ח"כ אזולאי. את זה יש לי. מהדיונים שקיימה הוועדה וגם ממה ששמענו מנציגי הממשלה ונציגי החברה האזרחית עולה בבירור, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הוועדה, שהחוק הזה הוא לא חיוני, לא נחוץ, לא צריך אותו. החוק הקיים נותן מענה הולם ומתאים גם לבעיה שצצה ושאף אחד לא מתעלם ממנה. אני חושב שאף אחד מאתנו לא מתעלם מהבעיה שהתעוררה בעקבות הנגיף, אבל סעיף 13 בחוק המעצרים נותן בדיוק מענה לנסיבות האלה. כפי שהצבענו, סעיף 13(א)(3) נותן סמכות לבית המשפט לשקול, לנמק ולקחת בחשבון טעמים מיוחדים. גם לא שמענו מנציגי המשטרה ונציגי הפרקליטות אפילו מקרה אחד, דוגמה אחת מהחודש האחרון, שבית המשפט שחרר, או שקל לשחרר, חשודים או עצורים. חבר הכנסת סעדי, מה שאתה מציג עכשיו זו התנגדות לחוק כולו. אני מציע שקודם נעבור על ההסתייגויות. אנחנו נתרכז בשתי הסתייגויות עיקריות. ההסתייגות הראשונה היא לסוג העבירות. אנחנו ביקשנו שאם החוק הזה יעבור אז הוא יחול אך ורק על עבירות חמורות מסוג פשע. נתנו כמה חלופות: עבירות חמורות מסוג פשע שהעונש בעדן 10 שנים, או 7 שנים, או עבירה מסוג פשע. לא יכול להיות שעל עבירה מסוג עוון אפשר להחיל את החוק הזה. הסתייגות שנייה עיקרית היא הגבלת הזמן שבית המשפט יכול להאריך את המעצר בגין העילה הזו של וירוס הקורונה. אנחנו מציעים להגביל את זה ל-48 שעות על מנת שתהיה ביקורת שיפוטית, לחילופין ל-72 שעות, לחילופין לחמישה ימים. אי אפשר שניתן למשטרה אפילו פתח להגיע לבית המשפט ולהגיד: הוא חולה קורונה 14 יום אז אני מבקש להאריך את מעצרו ב-14 יום. זה החשש שלנו, אני חושב של כל חברי הוועדה. ההסתייגות השלישית היא ההסתייגות של ח"כ ינון אזולאי וש"ס, שהצטרפנו אליה, היא שתוגש חוות דעת רפואית. אלה שלושת ההסתייגויות העיקריות שלנו. אני מודה לחבר הכנסת סעדי שאיגד את ההסתייגויות לשלושה דברים עיקריים. זה מאפשר לנו לדון בשלושת הדברים העיקריים האלה ואחר כך להגיע להצבעה. אני אתן לכולם להתבטא על הנושאים האלה או על כל דבר אחר שעולה מההסתייגויות. חברת הכנסת תמר זנדברג, בבקשה.

אני גם רוצה להתמקד בשני דברים שעלו פה בדיונים. אנחנו דנים בהסתייגויות בידיעה שהחוק הזה הוא בכלל מיותר.

אני חושבת שזו אמירה שצריכה להיאמר כאן כל הזמן. כמובן שהסיעה שלי ואני הולכים להתנגד לחוק הזה באופן כללי. אני חושבת שהוא מיותר. אני חושבת שהוא לא בא בזמן. אמרת, אדוני היושב-ראש, שאולי יהיה בו צורך בעתיד. אני חושבת הפוך שאולי היה צריך אותו בעבר ועכשיו לא צריך אותו, ואם יהיה בו צורך יהיה אפשר לשוב ולחוקק אותו. הכנסת הוכיחה שהיא פועלת ושהיא יכולה לחוקק בזמן קצר. אחרי שאמרתי את זה, אם יש פה כוונה של רוב חברי הוועדה או חברי הכנסת להעביר אותו אז אני רוצה להתמקד בשתיים וחצי הסתייגויות מרכזיות. אחת, בנושא העבירות. אני רוצה להצטרף למה שאמר חבר הכנסת סעדי. אחד החששות שמרחפים מעל כל החוק הזה הוא שזה פתח לאיזושהי זליגה, שיקל על המשטרה. זה גם עלה בדיונים שלנו עם הייעוץ המשפטי של הוועדה. כבר בדיונים על החוק ראינו שיש איזשהו בלבול בקרב נציגי המשטרה למה החוק הזה אמור לשמש. הוא אמור לשמש אך ורק אם יש מניעה לחקור בגלל מחלה או בידוד. הוא לא אמור להקל על המשטרה, גם לא בגלל הזמנים הקשים של מגיפת הקורונה ודברים אחרים, אלא אך ורק אם יש ספציפית מניעה לחקור חשוד או עד מרכזי. יש לנו חשש שתהיה כאן זליגה ולכן ההצעה היא: א', להגביל לפשעים חמורים, ב', להגביל בזמן. אני חושבת שזה מאוד-מאוד חשוב בגלל אותה מגבלה של 14 יום שדיברתי עליה אתמול. תקופת בידוד זה 14 יום. זה נקבע משיקולים של בריאות הציבור. זה איזשהו מרווח ביטחון שלקח משרד הבריאות. אין סיבה שזה יהפוך לקריטריון לשלילת חירות של אדם בהארכת מעצר בגלל השיקולים האלה של בריאות הציבור, שזה שיקול הרבה יותר רחב והרבה יותר רך. אלה שני הדברים המרכזיים. הדבר השלישי הוא תקופת החוק. הציע היועץ המשפטי וראיתי שקיצרתם ל-45 יום. אני רוצה להציע לקצר ל-30 יום. שבתקופה של 90 הימים המוצעת מקסימום יחזרו אלינו לכנסת פעמיים,

חבר הכנסת אבוטבול, בבקשה. באופן עקרוני אנחנו מצפים לחוק, היו רק ההסתייגויות של ידידי חבר הכנסת ינון אזולאי שבאו לידי ביטוי בשני נושאים שהם חשובים מבחינתנו. קודם כל לגבי עבירות מסוג פשע, לדעת איזה סוג של עבירות פשע. הוא ביקש בזמנו יותר פירוט. בנושא של הגבלת הארכת המעצר ועצירת חסר ישע. כלומר, הוא כתב שלושה דברים ואני שמח שגם הצטרפו חברים אחרים לנושא הזה. אלה דברים אלמנטריים, לא דברים שיכולים להכביד על המשטרה. בגלל שנתקלנו במקרים שלמשטרה היו קשיים בנושא, כמו אותו ילד בחינוך מיוחד, שקרה עמו מה שקרה לפני מספר חודשים, כמו גם מקרה שהיה לפני שבוע שהמשטרה בלא מידע כנראה, אני לא בא להאשים עצרה בחור מחינוך מיוחד, חסר ישע, אני חושב שיש משקל רב מאוד לבקשות האלה של ההסתייגויות. הן גם משלימות את החוק וגם מאפשרות לנו להצטרף לזה.

גם הליכוד, כמו ששמעתם את ח"כ סעדי, ואני בטוח שגם אחרים מצטרפים לזה,

אחרות. זה יכול לתת יותר פרזנטציה רחבה לעניין. תודה. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. בסעיף (ב2), כאשר החולה אינו יכול להשתתף מפאת היותו בבידוד יבוא "הארכת מעצר לפי סעיף קטן זה לא תעלה על 5 ימים בכל פעם". אנחנו לא יכולים לשלול את חירותו של אדם רק בגלל שאנחנו מניפים את הדגל הזה. ההסתייגות השנייה היא שבסעיף (ב2) יבוא: "בעבירה מסוג פשע שיש בה סכנה לפגיעה בביטחון המדינה". אני מבקש להוסיף את זה. לחברי הכנסת האחרים אין הסתייגויות אז תכף אתן רשות דיבור כללית. אני רק רוצה להזכיר, אפרופו ההסתייגויות שהועלו כאן, את הדברים שנאמרו לנו כנגדן והם היו בהחלט נימוקים משכנעים. אנחנו נצביע כמו שנצביע. לגבי סוג העבירה, הוצגו בפנינו, בעיקר על ידי גלעד בהט מאגף החקירות, עבירות שנדמה לי שהשכל הישר אומר שיש בהן בעיקר משום מסוכנות. הדוגמה המובהקת של בעל מאיים על אשתו - - - זה פשע. לא, זה לא פשע. איומים. כן, איומים. בהתחלה הם התחילו עם הפרת אמונים, שבאמת לא היה ברור לנו למה זה צריך להיות בעסק, אבל יש כמה וכמה עבירות שהוצגו לנו שיש בהן מסוכנות והן מסוג עוון. אם אנחנו נקבע את זה לפשע אנחנו יוצרים איזושהי בעיה. לגבי הארכת מעצר, להגבלת הימים, הנימוקים שנאמרו פה הם נימוקים שנדמה לי מקובלים על כל הוועדה. עלתה סכנה ופה אני רוצה בבקשה את התייחסות היועץ המשפטי שבכך אנחנו יכולים לייצר אפקט הפוך, אפקט שבו עצם העובדה שאדם בבידוד תהיה עילה להארכת מעצרו. הכוונה היא לא זו אלא שהארכת המעצר תתאפשר במקרה המיוחד שבו יש בעיה לחקור ולא ניצור פה עילה אחרת. אני שם גם את זה על השולחן. לגבי ההסתייגות השנייה, הסתייגות מס' 9, של חבר הכנסת ינון אזולאי, שהצטרפו אליה גם האחרים אמרתי בדיון עצמו, אני חושב שזה דבר מאוד-מאוד נכון, אני לא בטוח שמקומו בתוך החוק הזה.

מפני שהחוק הזה איננו עוסק השעיה של גורמי אכיפה. החוק הזה עוסק בסוגיה שבה בהארכת מעצר באה המשטרה וטוענת שהיא לא יכלה להשלים את החקירה, או לא יכלה לעשות צעדי חקירה מסוימים, בגלל הקורונה. זה נכון אבל זה לא קשור לזה.

זה נכון מאוד. כולנו בעד זה. נשאלת השאלה אם זה צריך להיות חלק מהחוק הזה. חבר הכנסת סגלוביץ', בבקשה. אני רוצה להתייחס גם להסתייגויות של חבריי. תראו, להגיד שהדבר הזה עוד לא נולד זה לא נכון. אני לא אומר את זה עכשיו מזווית של חבר כנסת אלא מזווית של תפקידיי הקודמים, איך אני רואה את מה שהולך לקרות עכשיו. תשתמשו לפחות בניסיון הזה שלי אליכם. אנחנו הולכים בחודש הקרוב לחזור לשגרה, העבריינים חוזרים לשגרה גם הם, מכול הסוגים ומכול המגוון. המשטרה צריכה להמשיך ולעבוד. לא מדובר רק על העצורים, מדובר על מניעות לפעמים בשל בעיה של עדים. אני אתן כמה דוגמאות רק מהצעה לסדר שהגיש חבר הכנסת מנסור עבאס,

בה הוא אומר שיש בחודש האחרון עלייה של 660% באלימות כלפי ילדים, 18% באלימות במשפחה, 6% מהם במגזר הערבי, ואלה הדברים שאנחנו יודעים עליהם עוד לפני שהם הגיעו. במקביל לכל הסיפור בוועדת הקורונה, אנחנו עכשיו מנסים בעזרת הכנסת הממשלה מנסה, עדיין לא ביצעה את זה שיפתח מעון נוסף לנשים מוכות שנמצאות בבידוד. אין פתרון היום. אני מדבר רק על התחומים האלה שעלו פה. בכל התחומים גניבות, התפרצויות בסוף צריך לתת למשטרה כלים. אני לא קניתי את הצעת החוק הזו שהגיעה לפה קארט בלאנש. מי שהיה פה בוודאי יודע ששאלתי את השאלות, גם את המשטרה וגם את הפרקליטות. גם שינינו אותה משמעותית. גם שינינו אותה משמעותית. צריך בסוף לייצר איזשהו איזון מושכל בין הרצון שלנו, מאחר ויש פה משהו חריג, להחזיק, במירכאות או לא במירכאות, קצר את המערכות ואני חושב שיש לזה ביטוי גם בימים, גם בנימוקים, גם בסעיף הראשון שהכנסנו בפעם הקודמת, הנחיצות. שמנו פה ערימה גדולה מאוד של מגבלות מצד אחד מצד שני, יש לנו חובה לתת למשטרה להמשיך לעבוד ולטפל בעבריינים. זה נכון שיש גם חריגים אבל יש פה עבריינות קשה שהמשטרה צריכה להמשיך להתעסק אתה. אני לא מדבר בזווית של ועד העובדים של המשטרה - - - אתה מדבר כאילו שאין למשטרה כלים ושאנחנו מונעים ממנה - - - תנו לי רק להשלים את הטיעון.

גם מתפקידיך הקודמים אמרת את זה בתחילת הדיון שיש כלים. חבר הכנסת סעדי, נתתי לך להסביר את עמדתך, אני מבקש שתיתן לח"כ סגלוביץ'. כל אחד בא בנוסף לדעתו המקצועית בכנסת עם איזשהו מטען. שמתי לכם מטען של ידע מקצועי עודף. תרצו תיקחו; תרצו לא תיקחו; אבל זאת המציאות. אנחנו לא יכולים לשבת פה בכנסת היום ולהגיד: רגע אחד, עד עכשיו יש רק ארבעה עצורים.

ואתם יודעים את זה כמוני, עוד שבועיים יהיו 100,

והמשטרה תצטרך להמשיך לעבוד בתנאים אחרים. שמנו מגבלות קשות מאוד על המערכת, גם על הפרקליטות,

גם על בתי המשפט עם ביקורת שיפוטית מאוד גדולה, עם בקשות דיווח לכנסת, מצד שני יש לנו חובה לתת להמשיך לעבוד. גם זו חובה שלנו. משפט אחרון לגבי הימים. אני שאלתי אתמול את השאלות האלה לגבי הגבלת הימים. השתכנעתי מהטיעונים המשפטיים הנכונים שהיו פה שבכוונה הטובה שגם לי הייתה להגביל, אני יוצר מצב הפוך. לכן אני מציע לא לקבל שום הסתייגות, לקבל את החוק כלשונו ולהגביר את הבקרה והפיקוח שלנו פה בכנסת. אני חושב שזה איזון ראוי. אתה יכול להסביר את מה שאמרת לי קודם? אמרת לי על שהטיעון בנושא חסר ישע צודק אבל לא פה המקום. זה מה שענית לי. לגבי שאר הדברים לא התייחסת. התייחסתי באופן כללי להסתייגויות. מה אתה עונה על זה? משה, היית בדיונים, כל הדברים האלה עלו בדיונים, כל אחד גיבש את עמדתו ותכף אנחנו נצביע עליה. התייחסתי לנקודות שעלו. התייחסת רק לנושא חסר ישע, על השאר לא ענית. עמדתי לצורך העניין היא כעמדתו של כל חבר ועדה. לפני שניגש להצבעות אני אבקש מהיועץ המשפטי להבהיר את הנקודה של הגבלת הזמן. בבקשה, חבר הכנסת טסלר. לגבי הגבלת הזמן, שבעצם ייווצר פה מצב הפוך - - - זה בדיוק מה שאני מבקש מהיועץ המשפטי להסביר. זה עלה בדיונים. חבר הכנסת ינון אזולאי, בבקשה. אני מצטרף לדברי חברי כפי שכתבתי בהסתייגות בנושא חסר ישע. אני חושב אנחנו מכירים את זה גם מהסתייגויות בחוקים אחרים שאפשר להכניס אותן ויהיה פה גם איזשהו שוט על אותם שוטרים שמתנהגים לפעמים בצורה אכזרית כלפי חסרי ישע. לא באתי להכניס את זה ליומיום, דווקא בתקופת חירום, לכן אני חושב שזה המקום של זה. זו דעתי. לגבי חוות דעת רפואית אני עדיין חושב שהיא כן צריכה להיות. זה ייתן להם ברקס נוסף בכדי שידם לא תהיה קלה על המעצר. בהמשך אני גם אצטרף לחלק מההסתייגויות של חברי הרשימה המשותפת ובהצבעה עצמה אוסיף את זה.

תודה רבה. צריך להזכיר בעניין חוות הדעת הרפואית זה עלה במהלך הדיון שיש שאלה כמה זה יעזור כשאדם בבידוד. זה יעזור בגלל שאם למשל הוא אמור עוד שלושה ימים לעשות את הבדיקה השנייה שלו בתור חולה ונבקש את חוות הדעת מה קרה עם הבדיקה אם הוא לא נשא אז אנחנו מתנהגים אליו בצורה אחרת, הוא הופך להיות ככל אדם; אפילו יותר הוא יותר מחוסן מכול אחד אחר. לכן יש פה חשיבות גם לטובת המשטרה. כולנו רוצים את טובת המשטרה והאזרחים, לשמור על הסדר הטוב. מצד שני, אם אותו אדם חולה, עדיין צריך להמשיך להתנהג אליו כחולה. אני חושב שבישיבה הראשונה שהייתה עם משרד המשפטים הם אמרו שאין להם בעיה עם חוות הדעת הזו. אני לא יודע אם הם חזרו מזה ולמה, או שפשוט לא העלו את זה שוב. גור, בבקשה. רק לנושא של

לשאר הדברים התייחסנו בישיבות הקודמות. הוועדה יכולה לעשות את זה. היא יכולה לקבוע שברגע שהשיקול הזה נכנס אז צריך לבוא בתדירות מסוימת לבית משפט. הטריד אותנו קצת בעניין הזה שהתפיסה שאי אפשר לחקור בגלל שאדם מצוי בבידוד או חולה זה בעצם שיקול נוסף שרוכב על עילות המעצר. זו לא עילת מעצר נפרדת, אלה שיקולים נוספים שמותר לשקול אותם. אנחנו חוששים שלהוסיף הגבלת זמן ספציפית על הדבר הזה, יכול ליצור בהפוך על הפוך מצב שזה נותן גושפנקה,

דלתא זמן, שאתה נותן רק על עניין הקורונה, כאשר התפיסה היא שזו לא עילה נפרדת, זה רק שיקול נוסף. כאשר אתה ממילא מאריך את המעצר בחמישה או שישה ימים בגלל מסוכנות או שיבוש, אתה אומר: אולי ניתן קצת יותר ימים בגלל שיש מניעה לחקור את האדם. החשש הוא שזה עלול ליצור איזושהי פרשנות או תפיסה שהדבר הזה - - - אבל החוק הקיים עצמו הגביל בסעיף 13(א)(3), כאשר יש מניעה רק בעילה של עיכוב בחקירה, לחמישה ימים. אבל העילה של 13(א)(3), כפי שציינתי בישיבות הקודמות, היא עילה שהיא בנפרד מאשר מסוכנות ושיבוש. היא עילה מיוחדת להליכי חקירה שאתה יכול לקיים רק כשאדם נמצא במעצר.

אנחנו מבקשים פה הגבלת זמן רק בגלל הקורונה, לא בגלל ביטחון המדינה,

בית משפט יכול בגלל מסוכנות לתת 15 יום. אני רוצה בגלל הקורונה להגביל את זה על מנת שתהיה ביקורת שיפוטית בעניין של הקורונה. אני לא מתייחס לעילות אחרות. (ב2) הוא לא עילה נפרדת, זה שיקולים נוספים שהם לא מוסיפים עילה. רק אם יש מסוכנות, שיבוש או העילה המיוחדת הזאת אתה יכול להתייחס לשיקולים האלה. זו לא עילה נפרדת. אבל זו עילה מיוחדת. אמרת שזו עילה מיוחדת. זו עילה מיוחדת. אתה משתמש במילה "עילה מיוחדת", לא אנחנו. זו לא עילה נפרדת במובן הזה שאתה חייב שיתקיימו העילות הרגילות. אתה חייב שתתקיים אחת מהעילות הרגילות ואז אתה יכול שהזמן שהיית נותן,

יהיה "איקס" ועוד איזושהי דלתא בגלל ההימנעות הזאת. אבל אתה חייב שיתקיימו העילות הרגילות ואת זה חשוב להדגיש. הוועדה יכולה לקבל ולהגיד שאם מתחשבים בשיקולים האלה היא רוצה שתהיה ביקורת אחת לכמה ימים. אני לא חושב שהדבר הזה הוא בלתי אפשרי, רק כל זמן שמחודד, גם לפרוטוקול וגם בהבנה, שזה לא מייצר עילה נפרדת. זה רק מייצר שיקול נוסף שהשופט יכול לשקול. הוועדה יכולה להגיד: אם השיקול הזה נשקל אני רוצה שתהיה ביקורת כל "איקס" ימים.

אני חייב להגיד,

מכיוון שכמו יואב חזרתי מעמדתי, עכשיו שכנעת אותי לחזור חזרה לעמדה הקודמת. אבל לצורך העניין יש משהו מאוד חשוב בדברים שאומר היועץ המשפטי, אחת שהדברים נאמרו לפרוטוקול הפרוטוקול של הישיבה הזאת גם הוא יהיה חלק מהפרשנות שתהיה לדברים בסופו של דבר וברור למה הוועדה מתכוונת כשיבואו לפרש את כוונת המחוקק אם אכן אנחנו נחוקק את זה שאם אכן תהיה הארכת מעצר מהשיקול הזה אנחנו מגבילים אותה. אני רוצה לעבור להצבעות על ההסתייגויות כפי שהוצגו. לסעיף 1, הסתייגות מס' 1, של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ. עופר, אתה מחליף את ג'אבר?

מי בעד?

יש בחדר השני מישהו שיש לו זכות הצבעה?

ח"כ פטין מולא נגד. מיקי, לך אין זכות הצבעה. אני במקום קארין. קארין היא לא חברת ועדה. אז מי אצלנו? יואב, מיקי ואני, ברשימה הקודמת.

הצבעה בעד ההסתייגות מיעוט נגד, רוב הסתייגות

של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 1 נדחתה. ההסתייגות נדחתה. הסתייגות מס' 2: ברישה, במקום "45" יבוא "35" מי בעד? מי נגד? גם חבר הכנסת פטין מולא נגד. הצבעה בעד ההסתייגות מיעוט נגד, רוב הסתייגות 2 של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף

נדחתה. ההסתייגות נדחתה. הסתייגות 2, לחילופין א' מי בעד? מי נגד? גם חבר הכנסת פטין מולא נגד. הצבעה בעד ההסתייגות מיעוט נגד, רוב הסתייגות לחלופין 2א' של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 1 נדחתה. הסתייגות לחלופין 2ב' מי בעד?

גם חבר הכנסת פטין מולא נגד. הצבעה בעד ההסתייגות מיעוט נגד, רוב הסתייגות לחלופין 2ב' של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 1 נדחתה. הסתייגות מס'

אחרי "חיוניות המעצר" יבוא "ונחיצותו" מי בעד? מי נגד? גם חבר הכנסת פטין מולא נגד. הצבעה בעד

רוב הסתייגות 3 של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 1 נדחתה.

הסתייגות מס'

מי בעד? מי נגד? גם חבר הכנסת פטין מולא נגד.

בעד ההסתייגות מיעוט נגד, רוב הסתייגות 4 של קבוצת הרשימה

אני בעד. מי בעד?

מי נמנע? הצבעה בעד ההסתייגות רוב נגד, בעד הסתייגות לחלופין 5ו' של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ, והסתייגות 6 של חבר הכנסת מיקי לוי,

אפשר להגיש רביזיה על דבר כזה?

זה אומר שהחוק לא יבוא להצבעה היום אבל אתה יכול להגיש.

זה אינטרס של

תן תשובה: אתה מגיש רביזיה או הורדת את הרביזיה?

בשביל להבהיר שזה לא מגדיל את תקרת

ההסתייגות היא כפי שהיא כתובה, או שאתה בעד או שאתה נגד. זה לא ניתן לחלוקה. חברים, אנחנו בהצבעות. שאלה הבהרה: אני רוצה להצביע בעד ההסתייגות אבל קודם הצבעתי בעד הגבלת הזמן ל-48 שעות ופה זה לחמישה ימים - - - אתה יכול. זה

אי לכך, הסתייגות מס' 8 מי בעד? מי נגד? יש תיקו. מי נמנע? הצבעה בעד ההסתייגות מיעוט נגד, רוב הסתייגות 8 של חבר הכנסת חבר הכנסת ינון אזולאי, קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 1 נדחתה.

ההסתייגות נפלה.

הסתייגות מס' 9 מי בעד?

הצבעה בעד ההסתייגות מיעוט נגד,

ההסתייגות נפלה. אנחנו מבקשים רביזיה גם על זה.

הסתייגות מס' 10, לסעיף 3, בעניין הדיווח המשטרתי. יש לנו ורסיות של שבוע, שבועיים וחודש. אני מקריא את ההסתייגות: "המשטרה תדווח, מידי שבוע, לוועדה המיוחדת בעניין התמודדות עם נגיף הקורונה, על מספר הבקשות להארכת מעצר שהוגשו, לפי הוראות סעיף 13(ב1) ו-(ב2) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה, מעצרים),

לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו 1955, כנוסחם בחוק זה". יש לנו בדיווח משטרתי ורסיה של שבוע, שבועיים וחודש. עכשיו אנחנו מצביעים על הוורסיה של השבוע.

מי נגד? מי נמנע?

רוב הסתייגות 10 של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לאחרי סעיף 3 נדחתה. ההסתייגות נפלה. הסתייגות לחלופין א', דיווח מידי שבועיים. הצבעה בעד ההסתייגות מיעוט נגד, רוב הסתייגות לחלופין 10א' של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לאחרי סעיף 3 נדחתה. ההסתייגות נפלה. לחלופין ב', דיווח מידי חודש